אנחנו פותחים את ישיבת הנמקת ההסתייגויות וההצבעות על הצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2021, מ/1413 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. זאת ישיבת הפרידה שלנו מצוות הייעוץ המשפטי של ועדת הפנים,

שמחנו לארח אתכם אצלנו, שמחנו לעשות אתכם עסקים למען הסביבה ולמען